שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוץ והביטחון שמתכנסת התכנסות עתית במסגרת הפיקוח של הוועדה ואישור הוועדה בהתאם לחוק לאשר את הכרזת הממשלה על הסמכת השב"כ לבצע פעילות סיוע במסגרת המאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש. בעצם, הבקשות של הממשלה הן כל פעם קצובות על פי חוק לעד 21 יום. אני מבין שיש לנו בקשה נוספת שעומדת על שולחננו שבה הממשלה מבקשת לאשר למשרד הבריאות להמשיך ולהסתייע באיכוני השב"כ לצורך קטיעת שרשראות ההדבקה. אני מבין שסגן שר הבריאות לא אתנו כאן, ולכן מי שמבקש להציג את הבקשה ואת הצורך שלה כאן הוא ד"ר אריק האס, מהאגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות.

שלום לכולם. אז בעצם אני לא חושב שיש טענה, משהו מהפעם הקודמת. כמו ששמענו במהלך הדרך, הכלי המרכזי לקטיעת שרשראות הדבקה הוא חקירה אפידמיולוגית, אבל השב"כ זה כלי משלים שמצליח לאתר אחוז לא מבוטל של אנשים שהחקירה האפידמיולוגית לא מצליחה להגיע אליהם, או בגלל שיתוף פעולה או בגלל סיבות אחרות. זה בעצם מאתר אנשים ומכניס אותם לבידוד, אנשים שלא היינו יודעים עליהם בצורה אחרת. לכן אנחנו סבורים שצריך להמשיך את זה, מה גם בזמן שהתחלואה עדיין נמצאת ברמה גבוהה. אמנם היא בירידה בשבוע-שבועיים האחרונים, אבל עדיין יש מספר מקרים יומי גבוה מאוד. אני הייתי שמח אם יוצגו בפני הוועדה נתוני השימוש או ההסתייעות בשב"כ בשלושת השבועות האחרונים איתור חולים ומבודדים באופן בלעדי באמצעות הכלי, לעומת חולים שמאותרים באמצעים אחרים. אולי טליה אגמון תציג לנו את עיקרי הממצאים. אני חושב שהם מופיעים בדוח המונח בפנינו מדי שבוע, וטליה היא החתומה עליו. בבקשה. צוהריים טובים לוועדה. אנחנו עולים בדוח שלנו מדי שבוע את הדיווחים על כלל התקופה ועל השבוע האחרון. הוועדה ביקשה לקבל נתונים על השלושה שבועות, כאשר אנחנו עשינו את החשבון. אם אנחנו מסתכלים על הנתון החשוב שהוא בעינינו כמה אנשים שאותרו באופן בלעדי על ידי השב"כ ובאמת אובחנו כחולים, זאת אומרת כמה אנשים חולים השב"כ איתר מראש כמגעים, רק על בסיס פעולות הסיוע בלבד, אנחנו מדברים על שלושת השבועות שבין 21 לינואר עד 10 בפברואר, שזה סוף הדיווח האחרון, אז אנחנו מדברים על מספר האנשים שאותרו כחולים רק על ידי פעולות השב"כ, והוא 17,807. מספר האנשים שאותרו כחולים רק על בסיס החקירות האנושיות

אנחנו מזכירים, הרבה מאוד מתוך זה בני משפחה קרובה - 45,298. יש חפיפה.

כאלה שאובחנו גם על ידי השב"כ וגם על ידי החקירות האנושיות, זה תוספת של עוד 21,986 איש. זאת אומרת שבסך הכול השב"כ מאתר מבין החולים כ-29-28 אלף מהחולים, ויש עדיין מספר אנשים, מספר לא קטן של חולים שאנחנו לא מאתרים אותם כמגעים קודם לכן באף אחת מהשיטות, בשלושת השבועות האלה: 48,100 איש. אלה הנתונים לגבי האנשים שאותרו כמגעים. יש גם את הנתונים כמה מסרונים שלחנו, אם זה משמעותי. אבל אני חושבת שהנתון המשמעותי מאוד לגבי היעילות של הכלי זה באמת כמה חולים מאתרים אותם כמגעים בין כלל החולים. טוב, תודה. טליה, את יכולה להסביר את ה-28%? לא הבנתי את ההסבר שלך לגבי ה-28%, איתור השב"כ שמאתר 28%? אנחנו מדברים על האיתור של אנשים מתוך כלל החולים, אז אנחנו יכולים לראות שהשב"כ מאתר 28% מסך כל החולים. אם דיברתי על סך כל החולים בתקופה הזאת - - -זה לא חשבון יותר מדי מורכב. אני רוצה להבין: בין החולים, מי שהיה חולה ולפני כן אותר כמגע? על זה את מדברת ב-28%?

אין נתון של 28% ואנחנו מנתחים את הדיווחים שלכם. לכן אני מבקשת להבין לאיזו קטגוריה שייך ה-28%, כי אם אני מסתכלת על הניתוחים שלנו, אנחנו שואלים כמה חולים אותרו לפני כן כמגעים על ידי השב"כ, לנו, בדיווח הנוכחי יצא חצי מ-28%. מבחינתנו מדובר על 13%, כך שאני רוצה לדעת איפה הפער בינינו. יכול להיות שהפער נובע מהשאלה האם אנחנו מדברים על אבחון מתוך כלל החולים שאובחנו או מתוך כלל החולים שאותרו מראש. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לחולים מראש כמה מתוכם השב"כ הוא זה שאיתר אותם. הפער הזה, בנוסף יש לנו,

אמרתי נגיד בשלושה השבועות האחרונים מספר של כ-48,000 איש שלא איתרנו אותם מראש בכלל. ברור שיש פה הבדל בין המכנים. אני מסתכל בדוח שלכם ובואי נשים בצד את שלושת השבועות האחרונים מתחילת תקופת הפעילות זה בעצם 1 ביולי, נכון? אנחנו מדברים - - - אנחנו לא מדברים על - - - אבל לגבי החולים שאובחנו, מספר החולים שאובחנו מתחילת הפעילות זה 685,186 אני מעגל את זה, 685,000. מספר האנשים שאובחנו כחולים ושאותרו במגעים על בסיס פעולות הסיוע בלבד זה 92,000 זאת אומרת יש לנו בערך בחשבונאות גסה, כ-15%.

ממש 14%. אני אומר זה מתוך 685,000. אז עוד פעם אנחנו סופרים את מי השב"כ איתר, אז זה גם הטור הראשון של ה-92,168 וגם הטור השלישי של 78,225 כי זה החפיפה. כששואלים את מי רק השב"כ איתר אז נכון שזה ה-92,000 - - - אז צריך לדבר על הבלעדיות, על הבלעדיות של השב"כ. זו השאלה שתמיד עומדת. נכון, אבל אנחנו גם מנסים לזכור שמעבר לבלעדיות של השב"כ שהיא חשובה, יש גם את המהירות, שאותה אנחנו לא יכולים למדוד באופן מדויק אבל היא קיימת. אם יש חלק מהחופפים שהגענו אליהם קודם, אפילו חצי יום קודם, לפעמים זה משמעותי אם מישהו כבר יצא לעבודה או לא יצא לעבודה,

אז זה גם משמעותי מבחינת היעילות של הכלי.

אין ספק. אבל דבר דבור על אופניו, טליה. באופן בלעדי, השאלה הברורה הזאת

אפילו יגידו הפשוטה הזו, אותם חולים שבשום דרך אחרת לא היינו מגיעים אליהם, ובזה נבחנת בראש ובראשונה יעילות הכלי אנחנו מדברים על 15%. הכלי זירז, אין לי ספק שזירז - - - אם אנחנו מעגלים כ-28% איתור, 30% איתור מכלל החולים שמאותרים קודם, כ-13% איתור בלעדי, עד 15%, תלוי בתקופה כן,

זה הרבה מאוד אנשים שלא היו מגיעים אליהם קודם. אני לא מעלה ולא מפחית, לא מזלזל. אני רק אומר שהוועדה דנה על בסיס נתונים, לא על פי פרשנות. זה לא עניין של פרשנות. אני יכול להגיד משהו? מה שטליה הציגה זה מכל אלה שמישהו הצליח לאתר אותם, ושם גם יש אחוז מסוים שרק שב"כ הצליח לאתר אותם. זה שיש מלא חולים שאף אחד לא מצליח לאתר זה גם חשוב, וזה נתון קריטי, אבל צריך את שתי התמונות. זה לא נכון להגיד הנה, את מי השב"כ הצליח לאתר רק מכל החולים, כי הרבה מהחולים אף אחד לא מצליח לאתר אותם. התמונה שטליה הציגה זה בעצם התמונה המלאה מי שאותר מתוך החולים ומי שאותר בכלל. - - - בכוונה,

בדיווחים שלנו מוסרים את הדיווחים בלי פרשנויות. בתוך הדיווח שלנו אין פרשנות. יש נתונים, והוועדה וכל אחד אחר יכולים להבין מתוך הנתונים את הפרשנות שלהם ולהחליט מה לדעתם חשוב יותר. אנחנו מוסרים לוועדה בדיווח השבועי את הנתונים. בחוות הדעת שמוגשת לממשלה יש גם פרשנויות.

רק להערתו של ד"ר האס אני אגיד לך מדוע בכל זאת המספר האמיתי, הרלוונטי, החשוב הוא - סך האיתורים הבלעדיים באמצעות איכוני שב"כ אל מול סך החולים, כי אני אתן לך אופציה דמיונית שתחשוב שהיו אכן 685,000 מאומתים ותחשוב שסך כל המאותרים מראש היו רק אלף, והשב"כ היה מאתר 90% מהם 900 על ידי השב"כ, 100 באמצעים אחרים, ו-384,000 בלי. אז עדיין לא היינו אומרים שכלי השב"כ הוא כלי אפקטיבי,

כי היעילות של הכלי נמדדת באיתור מסך כל החולים, מסך כל המאומתים. סך כל החולים וזה בהתאם לנתונים שהוצגו כאן, אנחנו מדברים על סדר גודל של 15% שבסדר, זה לא מעט, אבל זה לא ה-28% או 30%. לכן, אדוני היושב-ראש אני מציעה מאוד חשוב לעבוד על בסיס נתונים שכולנו מבינים ועל בסיס נתונים אחידים, ולכן אני מציעה שבדיווח בהצגה לוועדה ידובר על איתור בלעדי של השב"כ, שנכון לעכשיו עומד על 14%, האיתור של גם וגם ביחד עומד היום על 11%, וביחד מדובר על 25%. אני מציעה שכאשר מציגים לוועדה את הנתונים הם יוצגו בצורה הזו. בסדר גמור. ובנוסף אני רוצה לציין לפנינו ולפני הציבור שעוקב אחרי הדברים: אנחנו מדברים היום על כ-685,000 חולים חדשים שאובחנו מתחילת הפעילות. במדינה שהיא בסדר גודל של כ-9 מיליון זה המספר השירות התבקש לעבד מידע טכנולוגי ל-571,000 מבין החולים החדשים,

וה-572,000 שבגינם התבקש השירות לעבד נמצאו כסך הכול היקף אנשים שבאו אתם במגע אני לא יודע אם להגיד שזה 1,248,000 או 1,539,000 או 2,593,000. האם טליה יכולה לתת לנו את המספר המדויק? מופיעים פה שלושה מספרים לאנשים שנמצא כי באו במגע קרוב עם חולה מתחילת הפעילות, כאשר אנחנו אומרים על ה-571,000 ומשהו אנשים שבגינם הועבר לידי השירות איזשהו מידע כדי שיבצע את אותו עיבוד מידע טכנולוגי. כמה אנשים נמצאו כשבאו במגע אתם, או כמה אנשים הודיע המשרד שייכנסו לבידוד? אז מספרים שונים אם השאלה היא כמה מגעים בכלל בסך הכול עלו מהבדיקה של השירות זה נתון שרק השירות נותן והוא נחשב סודי. אם אנחנו מדברם על אנשים שרק השירות מצא, זאת אומרת, בטבלה שבסעיף 2 בדיווח בטור השני, מספר האנשים שנמצאו במגע קרוב על בסיס פעולות הסיוע בלבד, אז אנחנו מדברים על 1,248,312 זה מתחילת הפעילות ועד עכשיו, ובשבוע של הדיווח - - - והטור הראשון שמופיעים בו שני מספרים - - - בעמוד הראשון זה כמה אס אם אסים שלחנו,

יכול להיות מצב שבו בן אדם נחשף מספר פעמים, ושלחנו לו יותר מפעם אחת אס אם אס, ולכן המספר הזה גבוה יותר בוודאי ממספר האנשים שנמצאו באופן בלעדי. מה הפער בין 2,233,00 ובין 1,539,000? זה מספר אנשים ומספר מקבלי מסרונים. יש שם שלוש כוכביות. הנתון בסוגריים מבטא את מספר האנשים, הראשים

שקיבלו הודעה על מגע קרוב עם חולה, בניכוי הודעות כפולות, כולל תזכורות וכו' שנשלחו לאדם פעמיים - - - בידוד שונות. זאת אומרת, יש מספר של כמה אס אם אסים שלחנו ולכמה אנשים שלחנו אסם אמם אסים. יש פה דבר אחד שבמספרים הגדולים הוא מתחיל להעיב על היכולת שלנו לעשות את אותו הפיקוח הנדרש, בשביל להבין את התמונה הכוללת.

ולכן מבחינת הפעמים או הפגיעה המשקית